שלום, אני פותח את ישיבת ועדת חוקה. על סדר היום: הצעת תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשפ"א-2020. כשזה הגיע אלינו אני בעצמי התרגשתי לראות את הדבר הזה. אני חושב שזה דבר גדול וחשוב. לא נותר לי אלא לבקש מפרופסור שלמה מור-יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, להציג לנו את התקנות החדשות. שלום לכולם, צוהריים טובים. אני מתנצל בשם השר אריה דרעי שהיה המוביל של המהלך הזה ונבצר ממנו להגיע בגלל מאורעות היום. הנושא הזה הוא נושא חשוב, מהותי ומרגש. אני מדבר פה גם בכובע שלי כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, גם בכובע שלי כיושב-ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל שזו ועדה שמייעצת לשר הביטחון, וגם כאח שכול. עד היום היה כתוב "נפטר" על חללי צה"ל וחללי פעולות איבה, שזה משהו שחשבנו שהיה ראוי לתקן אותו. הייתה פנייה של אב שכול בשם חיים איטקיס שהפנה את תשומת ליבנו. התחלנו את המהלך הזה לפני יותר משנתיים, אבל בגלל השינויים הפוליטיים וההתכנסויות של הכנסת בצורה לא סדירה הגענו לרגע הזה. התקנות תואמו יחד עם משרד הביטחון, יחד עם ביטוח לאומי, יחד עם משרד המשפטים. אנחנו יודעים שכששואלים הורים שאיבדו ילד כמה ילדים יש להם, הם תמיד מתלבטים, לוקח להם שנייה להגיד אם שלושה או ארבעה, אם שניים או אחד. עכשיו יהיה ברור בספח של תעודת הזהות שיש בן או בת שנספו במערכה או במסגרת פעולות איבה, יהיה כיתוב ברור. אם זה חייל צה"ל, יהיה כתוב: חלל מערכות ישראל, ואם זה נפגע פעולות איבה, יהיה כתוב: נספה בפעולות איבה. מה שמוביל אותנו ומוביל בכלל את כל נושא ההנצחה זה האחידות. היו דיונים אם לכתוב חלל מערכות ישראל או לפרט יותר ספציפית. ההחלטה הייתה אחידות. זה זכה להסכמה של כולם. התייעצנו במהלך הדיון גם עם יושב-ראש יד לבנים, אלי בן-שם, וגם עליו זה היה מקובל. גם על אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון, זה היה

קשה להגיד שאנחנו מגיעים לפה לאירוע שהוא חגיגי, אבל זה אירוע שהוא בהחלט אירוע מיוחד. אנחנו מתקנים פה משהו שלא חשבו עליו בעבר, אנחנו מביאים אותו לידי גמר ראוי ונכון. תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א), 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,

בתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות),

אחרי תקנהפסקה (8) יבוא: 3 (9) ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר ושהוא חלל מערכות ישראל, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל" ולצידן המילים "חלל מערכות ישראל" ובלבד ששר הביטחון או מי שהסמיכו לכך אישר כי הילד הוא חלל מערכות ישראל צורך הרישום כאמור, רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרת המבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין, לעניין זה, "חלל מערכות ישראל" כל אחד מאלה: מי שנפטר וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 חל עליו ועל בני משפחתו, מי שזכאי לקבורה בבית קברות צבאי על פי חוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950, (10) ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר ושהוא נספה בפעולת איבה, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל" ולצידן המילים "נספה בפעולות איבה" ובלבד ששר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך אישר כי הילד הוא נספה פעולות איבה לצורך רישום כאמור, רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין, לעניין זה "נספה בפעולות איבה" נפטר שהרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 אישרה כי הוא נפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור." 2. תחילתן של תקנות אלה, 3 חודשים מיום פרסומן. יש דברים שהם קטנים אך גדולים. פה התיקון קטן אך ענק, תיקון נכון, תיקון אמיתי, מחויב המציאות, ואני שמח שנפלה בחלקנו ההזדמנות להעביר את הדבר הזה. מה הנוסח לאישה? כמו בכל דבר שיש בחוק, זה תמיד גם וגם. נספתה או נפלה. איך זה רשום בביטוח הלאומי? אין אצלנו רישום שהוא פומבי. אני מניח שזה נספית או נספה. מה לגבי חלל מערכות ישראל?

מרגש שבימי קורונה הכנסת עוסקת גם ב"זוטות". אני אביו של עוז מנדלוביץ', לוחם סיירת גולני שלחם בשכונת סג'עייה ונפל במלחמת "צוק איתן". האמת היא שלפני שנה וחצי ניגשתי למשרד הפנים כדי להחליף את תעודת הזהות שלי שהייתה מרופטת ונדהמתי לראות שליד השם עוז, ז"ל, כתוב שהוא נפטר. בעקבות זה העליתי פוסט שבו אמרתי שעוז לא נפטר, שעוז חטף צרור בצוואר וכך הוא נהרג. הפוסט הגיע למספר חברי כנסת, בין היתר לרויטל סוויד שנאמה בדקה בכנסת. בהמשך, בכנסת הבאה, דרך נאום הבכורה של תהילה פרידמן הגעתי אליה. גם היא המשיכה הלאה ודחפה את העניין. נכון שזה משהו קטן, זה בתוך תעודת הזהות, בקושי רואים את זה, אבל אני חושב שכל ההורים השכולים ירגישו נוח יותר לפתוח את תעודת הזהות וליד שם בנם או בתם לראות שהמדינה זוכרת שהם לא סתם כך נפטרו אלא הייתה סיבה טובה לעניין. אני רוצה להודות לנשיא המדינה, לרוויטל סוויד, לתהילה פרידמן, לפרופסור מור-יוסף, לראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון, אריה מועלם, שמלווה אותנו כל השנה, יום יום, כשפה אני יודע שהוא היה על זה כל הזמן. כמובן גם לאלי בן-שם, יו"ר יד לבנים. במכתב ששלחתי לכולם הצעתי פשוט לסנכרן בין המחשב של משרד הביטחון למרשם האוכלוסין וכך זה יהיה נורא פשוט. על המצבה של כל אחד ואחד מהנופלים רשום האם הוא נפל בקרב, האם הוא נפטר בעת שירותו הצבאי, בעת מילוי תפקידו. משרד הביטחון כבר הגדיר את הסיבה, לכן אין את הבעיה של חלל, אפשר להיות יותר ספציפיים. אני בטוח שכל המשפחות השכולות מסתפקות בתיקון החשוב הזה שמאפשר לנו מעט נחת מהבחינה הזאת. תודה רבה לכולם. אני רוצה לברך על התיקון. מה שידידי פרופסור מור-יוסף אמר הם דברי אלוהים חיים. אני מצטרף לדברים שאמר פרופסור מור-יוסף על זה שהוא מוביל את התיקון בשני הכובעים שלו: מנכ"ל משרד האוכלוסין ויושב-ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל - תפקיד שהוא עושה בהתנדבות ובצורה מעוררת כבוד. המונח שאנחנו משתמשים בו כשמדברים על חיילת שלצערנו מוצאת את מותה הוא "חללה" או "חללת". הנוסח מביא לידי ביטוי את המציאות כפי שהגדרת אותה, אדוני היושב-ראש. אני מודה ליוזמים: לחיים איטקיס ולעופר מנדלוביץ' שהניעו את התהליך, ולכל מי שהיה שותף איתנו, לאלי בן שם, בהובלת התהליך הזה. אין לי אלא לברך על המוגמר. אני חושב שזאת בשורה גדולה לאלפי הורים שכולים. נתקלתי כבר לפני הרבה שנים בהורים שכולים שהלכו עם תעודות זהות מרופטות, תעודות זהות מתפוררות, וזה רק כי שם היה רשום השם של הבן שלהם. אם הם היו מחליפים תעודה, היו מורידים את השם של הבן. זה אומנם משהו קטן,

למשפחות, זאת בשורה גדולה. לי תמיד יש שישה ילדים. הילד השישי קובי, שנהרג באסון המסוקים, הוא הכי חשוב, הוא ילד שתמיד חסר לי, הוא ילד שאני קם כל בוקר איתו והולך לישון איתו גם אחרי 23 שנים. זה הילדים שהכי חשובים לנו. ברגע שהורידו את השם שלהם מתעודת הזהות, זה כאילו הורידו לנו משהו מהגוף. אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, לחברי הכנסת, לאריה, לשלמה מור יוסף, ולשני החברים שלי שעזרו ודחפו את העניין הזה: לעופר ולחיים איטקיס. אני מודה לכולכם. החובה שלנו שהדברים יהיו ברורים, כתובים ומונצחים. אני חושב שכמשרדי ממשלה צריך לגלות בדברים האלה רגישות. אני שמח שמשרד הפנים בראשותו של השר דרעי אישר את העניין הזה, הלך עם העניין הזה מהר, עבר את כל הפרוצדורות. בטח היו כל מיני חששות, אם מבחינת המחשוב. עברנו את הכל. עברתם את הכל, הבאתם את זה לקו הגמר. אני מודה לכם בשם כל עם ישראל. הדבר הזה הוא נכון. זה גם דבר שמייחד אותנו כעם. יחד עם משרד הביטחון וביטוח לאומי נוציא את התהליך,

שזה ייצא בצורה מסודרת לציבור. ביטוח לאומי יפיץ את זה להורים השכולים שהוא מטפל בהם, משרד הביטחון יפיץ את זה להורים השכולים שהוא מטפל בהם. זאת תהיה פרוצדורה מוסדרת וברורה. יש שלושה חודשים לארגן את זה בצורה טובה. אני מבינה שאגרה לא תהיה על זה, נכון?

שציינה היועצת המשפטית של הוועדה, ההכרה באירוע כאירוע איבה נתונה למשרד הביטחון, לרשות מאשרת במשרד הביטחון. לאחר שזאת מאשרת, הנפגע מגיע לביטוח הלאומי ומקבל את הטיפול מא' עד ת'. שני האלמנטים נמצאים פה ואין לנו בעיה איתם. לגבי השאלה שנשאלה פה לגבי חיילת שנפלה, זה יהיה חללה או חללת. חללת מערכות ישראל. חשוב לציין שזה חל גם על שוטרים, גם על אנשי כוחות הביטחון האחרים, וגם על סוהרים שנפלו. כפי שאני מבינה מרשות האוכלוסין, זה לא ייחשב כפרט רישום, לכן אין כאן עניין של העברת מידע או כאלה דברים שיחולו אחר כך כמו על פרטי רישום אחרים שיש הסדרה שלמה של איך הם מועברים. בסמיכות אומרים: חללת מערכות מישראל, והדגש הוא על מערכות ישראל שכולל בתוכו את כל כוחות הביטחון: את החיילים, את השוטרים, את אנשי השב"כ, את אנשי המוסד ואנשי שירות בתי הסוהר. ביקשנו שלושה חודשים כדי להתארגן. נפרסם את זה בתלוש התגמולים, באתר האינטרנט, בארגון יד לבנים ובאמצעים הנוספים שיש לנו. בשלושת החודשים האלה נתארגן יחד עם האנשים של פרופסור מור-יוסף כדי להביא את זה לביצוע ולביטוי אצל המשפחות השכולות. אני מעלה להצבעה את תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשפ"א-2020. מי בעד, ירים את ידו? הצבעה אושר.

אני מאחל לכל המשפחות כל טוב, שמחה ואושר ככל האפשר. אנחנו נעשה את תפקידנו, והשם יעזור שיהיו רק בשורות טובות לעם ישראל.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.